אני. מדובר בתקנות מ-2009 שנותנות הטבת מס למי שמשקיע בסרט ישראלי. התקנות מאפשרות להכיר בניכוי ההוצאות להפקת סרט בישראל שאמורות להיות - - - אמרו לי שהם בנפילה כלכלית מוחלטת ואם לא מאשרים להם את התקנות אז יהיה להם עוד יותר גרוע.

אני מקווה שזה יעזור להם. יש למישהו שאלות בעניין הזה?

רק נאמר שהעברנו - - אני אסביר מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו לא מעבירים את התקנות, אנחנו רק מאריכים את התוקף שלהן. הם פקעו באמצע שנת 2020 אחרי שהם הועברו אחרי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, ועכשיו אנחנו מאריכים אותן כך שהן יחולו עד סוף השנה - - כמה זמן? - - הכנסת הבאה צריכה לחשב. הם היו בתוקף מכוח סעיף 38 עד 16 ביוני 2020 ברצף.

כי מועד הפקיעה המקורי שלהן, כמו שהוא כתוב בתקנות, הוא 31 בדצמבר 2018. מה קרה בתוך בתקופה הזאת עד היום? התקנות לא היו בתוקף. אנחנו חיכינו שיהיה תקציב מסודר שנוכל להחליט על סדרי עדיפות ולהחליט בדיוק איך לעשות את זה. אנחנו רואים עכשיו שגם הדרישה מהשוק היא שנעביר אותם וגם כבר עובר זמן אז אנחנו רוצים לשמור על הסטטוס-קוו ולהעביר אותן עד סוף 2021 ואז נוכל לחשוב. רק נאמר שהתקנות בנוסח המקורי, כפי שהונחו על שולחן הוועדה, כללו סעיף שאמר שיכול שתוקם ועדה שתוכל לאשר סרט ישראלי עד שלוש שנות מס לאחר תום תוקף התקנות. אנחנו לא הכרנו סעיף דומה כזה שמאפשר הכרה בסרט לפי התקנות אחרי שהתקנות כבר פקעו. לכן מונח בפניכם תיקון שעשינו בהסכמה עם הממשלה שאומר שהתוקף שלהן שקבוע היום עד 31 בדצמבר 2018 יימחק, אבל יחולו לגבי הוצאות להפקת סרט שהוצאו עד 31 בדצמבר 2021. אופיר,

ראיתי את הקריטריונים מי זכאי להטבות האלה: שהסרט צולם ברובו בישראל, השפה עברית, ערבית, לדינו ויש שם עוד משהו. יש גם התייחסות לתוכנם של הסרטים שמקבלים את זה? יש מישהו שמסתכל על התוכן של הסרט שאמור להיות?

בסעיף 46 שאנחנו מעבירים שגם נותנים בו הטבות מס אנחנו מסתכלים על פעילות העמותה שלא מסיתה ולא פוגעת במדינת ישראל. - - - שנייה, לפני שאתם מגיבים. אני לא אומר להם מה לעשות.

לדוגמה, על סרט כמו ג'נין ג'נין שגם צולם בארץ, ובעיקרון גם עומד בקריטריונים פה למרות שהוא ממומן על-ידי מקום אחר, לא על ידינו. האם יש אפשרות שסרט דוקומנטרי כזה שמוציא דיבה על חיילי צה"ל, יש לו גם אפשרות לקבל את ההטבות האלה? אני מדבר על סרטים דוקומנטריים. ברור שזה לא מסוג הדברים - - אני לא שומע אותך. אחד התנאים להכרה זה שהסרט עומד בתנאים - - - הקולנוע בחרה בסרט כסרט ישראלי. שם יש כל הדברים. אני לא מכיר את הפרטים אבל אני חושב שככל שרוצים לגעת בתנאים להכרה בסרט ישראלי באיזשהו נושא שאתה מתאר אז זה צריך להיות שם ואז יחול גם באופן מתי אפשר לתת להם תקצוב וכל מיני דברים כאלה. זה לא נראה לי רלוונטי לתקנות האלה. הוא אפילו לא שאל על זה. הוא שאל האם יש תוכן בסרט הזה שפוגע בחיילי צה"ל. הוא אמר שמכיוון שכל סוגיית הניכויים נשענת על זה שהסרט עומד

שעוסקות בשאלה מהו סרט ישראלי שיכול לקבל תמיכה - - אבל הוא לא שאל על סרט ישראלי. זה סרט ישראלי, אבל - - אני אומר שהמקום של הדיון של אופיר צריך להיות בתקנות האחרות, לא בתקנות האלה. יש תקנות שמסדירות מהו סרט ישראלי נתמך.

התקנות האלה נשענות - - - אופיר, מה אתה אומר? את התקנות האלה מקבלים בעצם רק מי שעובר את התקנות שמאשרות לו לקבל תקציב?

שקובעות סרטים שמוסד ציבורי מסייע יכול להשקיע בהן. אני לא מכיר כל כך טוב את התקנות האחרות, מה בדיוק הן עושות. אבל אלה התקנות שקובעות מתי המדינה מתקצבת

זאת אומרת שההטבות האלה לא יכולות לבוא באופן עצמאי, זה עובר איזשהו - - - - - - יכול לתת שם של סרט ישראלי? אני בטוח שהוא יכול אבל הוא לא רוצה. אבל מעניין לשמוע את הבדיחה.

אני רוצה לשאול: למה מתמקדים דווקא רק בנושא הפקת סרטים? הרי כל ענף התרבות נפגע. מה עם הצגות? זה בדיוק הדיון שאנחנו רוצים לחכות לעשות. עכשיו אנחנו רק מאריכים תקנות שקיימות מ-2009 בלי לגעת בתוכן. למה ההארכה היא רק עד סוף השנה? כשיש תקציב אנחנו רוצים - - - הם אופטימיים לגבי - - - חבר הכנסת קריב, רצית להעיר? רק מכיוון שהנושא הזה עלה חייבים לאשר את התקנות האלה כדי לעזור. מכיוון שהנושא עלה בסופו של דבר לכל דבר יש רווח וגם נזק. הנזק שנגרם מהתערבות של המדינה בתכנים של יצירות תרבות עולה לאין שיעור על הנזק שייגרם מסרט אחד או משניים שצריך לטפל בהם, אם צריך, במישורים אחרים. בואו נוציא מרמה של תקנות ומתמיכה של מדינה את השיקולים האלה. תודה רבה. מי מקריא את התקנות אחרי התיקון? במקום למשוך את זה בבתי משפט עשר שנים כמו שהיה עם "ג'נין ג'נין" אפשר למנוע את זה מלכתחילה. ישי, תקריא את התקנות אחרי התיקונים.

תיקון תקנה 81. בתקנה 8 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009 (1) בכותרת השוליים במקום "תחילה ותוקף" יבוא "תחילה ותחולה"; (2) במקום "ותוקפן עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)"

בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021). 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בסיוון התש"ף (16 ביוני 2020). תאריך התחילה זה כדי להבהיר מתי תם תוקף התקנות - - - תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50.